היום יום רביעי, ו' בתמוז התשפ"א, 16 ביוני 2021. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. על סדר-היום, הצהרות האמונים. חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד:

עם הפסקת חברותם בכנסת של חברי כנסת, באו במקומם חברי הכנסת, על פי הפירוט שלהלן: במקום חבר הכנסת זאב אלקין, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, בא חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי, במקום חבר הכנסת יואל רזבוזוב, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, באה חברת הכנסת טטיאנה מזרֵסקי. אני מקווה שאני אומר נכון. אני מתנצל.

מזרְסקי. הינה, מתקנים אותי. במקום חבר הכנסת מתן כהנא, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, באה חברת הכנסת שירלי פינטו קדוש, במקום חבר הכנסת חמד עמאר, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, בא חבר הכנסת יוסי שַיין.

יוסי שיין. במקום חבר הכנסת עודד פורר, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, באה חברת הכנסת לימור מגן תלם, במקום חבר הכנסת אביגדור ליברמן, שהפסקת חברותו נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, באה חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, במקום חברת הכנסת אורנה ברביבאי, שהפסקת חברותה בכנסת נכנסה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, באה חברת הכנסת יסמין פרידמן, במקום חבר הכנסת יועז הנדל, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, בא חבר הכנסת צבי האוזר, במקום חבר הכנסת חילי טרופר, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, בא חבר הכנסת מופיד מרעי, במקום חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, שהפסקת חברותה בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, באה חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, במקום חברת הכנסת פנינה תמנו, שהפסקת חברותה בכנסת נכנסה לתוקפה ביום שלישי, ה' בתמוז התשפ"א, 15 ביוני 2021, בא חבר הכנסת אלון טל.

משפחות יקרות,

וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מזכירת הכנסת, בבקשה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר יצחק הלוי,

אני טטיאנה מזרסקי, מתחייבת אני שירלי פינטו קדוש, (אומרת בשפת הסימנים: מתחייבת אני) יוסי שיין, מתחייב אני לימור מגן תלם, מתחייבת אני אלינה ברדץ'

מתחייבת אני יסמין פרידמן, מתחייבת אני

מתחייב אני מופיד מרעי, מתחייב אני רות וסרמן לנדה, מתחייבת אני אלון טל, מתחייב אני ברוכים הבאים. אני מברך אתכם כחברי כנסת חדשים. בהצלחה. תודה רבה לכם. אפשר לגשת וללחוץ ידיים.

חברי הכנסת, חברי הכנסת, בבקשה, מי שרוצה להישאר באולם, הברכות הסתיימו. ההתרגשות לא חלפה, אבל אין ברירה אלא להמשיך בסדר-היום. בבקשה. חברי הכנסת, נא לתפוס כל אחד את

תודה רבה. כבוד ראש הממשלה עזב את המליאה. עכשיו, חברי הכנסת, מפאת כבודו לא המשכתי. אני מבקש לשבת. כל אחד שיתפוס את מקומו, אני חייב להמשיך בסדר-היום. תודה רבה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'

התשפ"א 2021. יציג את התקנות השר במשרד האוצר חבר הכנסת חמד עמאר, בבקשה.

נכון, שכחתי שאתה כבר לא חבר כנסת. אני כבר לא חבר כנסת. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול, אני רוצה לאחל לך הצלחה בתפקידך החדש כיושב-ראש הכנסת. אני רואה את האווירה שאתה משאיר כאן בכנסת. שיהיה לכולנו בהצלחה.

אני רוצה לאחל הצלחה לכל חברי הכנסת שנשבעו אמונים עכשיו, וגם לחברי הכנסת מהסיעה שלי,

שיהיה לכם בהצלחה. אני רוצה לאחל לחברי מופיד הצלחה, הצלחה רבה. אני מאמין שתצליח כאן. ולכל חברי הכנסת,

אני עדיין לא מכיר את השמות שלהם. אני אלמד את השמות שלהם. שיהיה לכם בהצלחה. נכון לחודש שעבר, על אף העובדה שיותר מחמישה מיליון איש קיבלו בישראל את החיסון השני ושרמת התחלואה ירדה משמעותית בחודשים שלפני כן, עוד התקיים הצורך באותה שעה להמשיך לפעול במקומות העבודה בהתאם לתנאי התו הסגול במטרה למנוע את עליית התחלואה.

ביום 11 במאי 2021 הועלתה להצבעה בממשלה, ואושרה על ידה בהחלטה מס' 985, הארכה של תוקף התקנות הקובעות את כללי הפעילות במקומות העבודה בתנאי התו הסגול ב-28 יום נוספים מיום פקיעתם, עד ליום 8 ביוני 2021. מיום אישורה של הממשלה על הארכת תוקף התקנות, חל שינוי בעמדתו של שר הבריאות,

לאור הירידה בתחלואה, הוא אינו מתכוון להאריך את תוקף תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות מעבר ליום 31 במאי 2021. לאור האמור, ביום 30 במאי 2021 הועלה להצבעה בממשלה, ואושרה על ידה בהחלטה מס' 1004, תיקון לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה המקצר את תוקפן עד לאותו מועד, פקיעה של תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות, קרי, עד ליום 31 במאי 2021. התקנות שהגבילו אותנו, אנחנו מבטלים אותן היום. אני מבקש מכל חברי הכנסת להצביע בעד.

תודה רבה לשר במשרד האוצר חמד עמאר. להלן רשימת הדוברים: ראשונת הדוברים, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

חברת הכנסת דיסטֵל, אמרתי נכון? דיסטַל או דיסטֵל? דיסטֵל. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. זהו היום השני שבו הקואליציה של בנט ולפיד סותמת את הפה עם מסקינג טייפ לאופוזיציה. זהו היום השני שבו חברי האופוזיציה אינם יכולים לחוקק חוקים, רובם חברתיים, מכיוון שהקואליציה חשה שהיא נבוכה. הקואליציה חשה שהיא נבוכה מכיוון שאין בה אחידות אידיאולוגית ומכיוון שהיא לא רוצה שהאופוזיציה תציף את זה על ידי חוקים.

מה שקורה כרגע, שהכנסת הבזבזנית הזאת לא רק מכניסה עשרות חברי כנסת עם החוק הנורבגי, גם אלה שנמצאים כאן, ועובדים ומרוויחים לא מעט כסף, עם עוזריהם, יושבים בלשכות מובטלים.

יש שתי הצעות חוק שעומדות כרגע על השולחן: האחת, נשים נפגעות פוסט-טראומה בעקבות הטרדה מינית ופגיעה מינית בבסיסי צה"ל, השנייה עצמאים שלא מקבלים חופש ותגמול על חופש על ימי מחלה מטעם הביטוח הלאומי. שתי ההצעות האלה, שנוגעות לאוכלוסיות החלשות, שזקוקות לרפורמות האלה, מושבתות, כי הקואליציה לא רוצה להרגיש נבוכה. זאת אומרת, זה לא רק אנטי-דמוקרטי, זה לא רק גם בזבוז משווע של כספי הציבור, זה גם אנטי-חברתי. כלבי השמירה של התקשורת הלכו לישון. כלבי השמירה של הדמוקרטיה נדמו. מכיוון שמדובר בקואליציית שמאל, שמאל רדיקלי ושמאל פוסט-ציוני, אף אחד לא מדבר יותר על תהליכים אנטי-דמוקרטיים, אף אחד לא משקף את זה. אתם נהנים, כרגיל, מאתרוג מסיבי של תקשורת ששומרת עליכם עד הסוף. ואני רוצה להוסיף: אני יוצאת כרגע מהוועדה המסדרת. הינה עוד דוגמה לסתימת פיות מזעזעת של הקואליציה הזאת. חבר'ה, אתם קואליציה? תתבגרו, תעמדו בחום של המטבח. הדרך שלכם לייצר שלטון ואמון בציבור היא לא לסתום לנו את הפה, לא להפוך אותנו לבובות חסרות יכולת וחסרות זכויות כאופוזיציה שסתמו לה את הפה.

כולם ישתפו איתכם פעולה. בזכות זה שניר אורבך שמע שיר של אביב גפן, ובזכות זה שעידית סילמן רואה את הגאולה בזה שהיא מתנכרת לאחיה המסורתיים ומביאה את השלטון לשמאל על מגש של כסף, כרגע לרוב העם אין קול, ולא היה לזה תקדים. היה לזה פעם אחת תקדים, בזמן המגפה הכי מדבקת ב-100 השנים האחרונות, בממשלת חירום. פעם אחת. כרגע אין שום סיבה נראית לעין לעובדה שהאופוזיציה יושבת על ספסלים וסותמת את הפה ולא יכולה לחוקק פרט לדבר אחד: פחד איום שהקואליציה המקרטעת הזאת תתפרק אחרי יום אחד. זה, חברים, לא דמוקרטי. ואני קוראת לכל חברי האופוזיציה: אין לנו תקשורת, אין לנו אולפנים ממוזגים, תהדהדו את זה ברשתות מבוקר עד ערב. אתם מחויבים להגן על רוב הציבור בישראל, שכרגע הפה שלו מושתק לחלוטין. תודה רבה.

השר שטרן,

חבר הכנסת אוריאל בוסו, מוותר, חבר הכנסת עודה איננו, חבר הכנסת טאהא,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, זאת פעם ראשונה שאני על הדוכן לידך. אני שמחה מאוד ומברכת אותך על המעמד. ולחברי הכנסת המבולבלים, שאמרו לי לפני שעליתי: תדברי כמו אופוזיציה, עכשיו בלבלתם אותי. אם כל מה שאמרתי עד עכשיו היה נראה קואליציה, עכשיו אני אתחיל לדבר כאופוזיציה? אז לא, אנחנו אופוזיציה, אומנם לא מסתדרים עם כל האופוזיציה, אבל אנחנו כן יושבים באופוזיציה. אפרופו אופוזיציה, אני רוצה לדבר על התחושות הקשות מאוד שהיו לנו אתמול, כאשר כולנו היינו במתח ופחדנו ממה שעלול לקרות שוב בגלל מצעד הפרובוקציות שהיה בעיר ירושלים ונכנס לירושלים המזרחית, לצערנו הרב, מצעד שכולו שנאה, מצעד שהוא ניסיון לכבד ולהעלות על נס לא יותר מאשר כיבוש, גזענות ושנאת האחר. אנחנו ראינו את המחזות הקשים מאוד של קללות ושל איומים ושל פגיעה באזרחים פלסטינים שהיו שם, וראינו גם התנהלות שלא השתנה בה כלום. הרי דיברו איתנו על ממשלת שינוי, אבל אתמול ראינו שלא השתנה כלום. שאף אחד לא יגיד לי "חופש ביטוי". לא מדובר על חופש ביטוי, מדובר על חופש השנאה וחופש ההשתוללות, הכיבוש והעליונות, בעיר שנמצאת תחת כיבוש, ירושלים המזרחית. לצערי רב, ראינו גם איך המשטרה מתייחסת בכפפות של משי לאלו שעשו את הפרובוקציה, ומצד שני, 24מחטיפה, אלימה ועוצרת אזרחים פלסטינים שיצאו להגן על הבית שלהם, על העיר שלהם ועל המקום שלהם. אני מקווה מאוד שכאשר אומרים "ממשלת שינוי", באמת יתחילו לעבוד ולבדוק במה יהיה השינוי. השינוי שכבר הבטחתם, שאתם תחליפו את נתניהו, עבד, עשיתם את השינוי. בואו נדבר על המהות. איזה שינוי מהותי יהיה? ואם היה באמת רצון לעשות שינוי מהותי, הפרובוקציה שהתקיימה אתמול, לא הייתם צריכים לאפשר אותה.

תודה רבה. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כבוד השר חמד עמאר, חבריי חברי הכנסת, לחברי הכנסת החדשים אני מאחל הצלחה.

מופיד מרעי, ראש המועצה המקומית חורפיש לשעבר וכעת העמית, מופיד,

גם לחברות ולחברים האחרים, המשפחה, אהלן וסהלן. אדוני היושב-ראש, אני מאחל לך הצלחה. זה הנאום הראשון שלי כשאתה יושב על הדוכן. אנחנו תמכנו בך ובחרנו, ואני מקווה שתצליח, למרות שאני מבקש ממך לעיין מחדש בהחלטתך להקפיא חקיקה פרטית למשך 30 יום. זה נראה לי תקופה ארוכה למדי. אני מבין שיש ממשלה חדשה, שצריכה להתארגן וכל זה, אבל לבוא באופן קטגורי ולאסור חקיקה פרטית וגם שאילתות דחופות למשך 30 יום, אני חושב שזה פוגע בעבודת הכנסת. כבוד השר, אני רציתי לדבר על נושא שהוא נושא חשוב מאוד, והוא הנושא של תאונות הדרכים. בימים האחרונים איבדנו את מיטב הבנים, את מיטב, ההרוגים אצלנו בחברה הערבית. אני הייתי בכמה יישובים, השתתפתי וניחמתי כמה משפחות של הרוגים בתאונות דרכים. אני רק מזכיר את אלה שנהרגו בימים האחרונים. אתמול הלכה לעולמה בתאונת דרכים קשה ברמת הגולן פיירוז מח'ול, אחותו של המשורר, החבר שלנו מרואן מח'ול. אחותה נמצאת בבית החולים, ואנחנו מאחלים לה החלמה מהירה. השתתפתי בניחום אבלים על שני בחורים צעירים בכפר קרע, בשנות ה-20 לחייהם, בתאונת דרכים קשה ביותר, אחמד אבו פנה ומואנס אבו פנה, עודה חליל עזארכאן אל-אטרש מהנגב, באסם אבו רמוז ואימא שלו, ח'אולה אבו רמוז, שנהרגו בתאונת דרכים בכניסה לירושלים. אדוני היושב-ראש, כבוד השר מאיר כהן, אנחנו מדברים מאז תחילת השנה על 160 הרוגים בתאונות דרכים. יש עלייה לעומת שנת 2020, באותה תקופה היו 122, 160 לעומת 122,

של 30%, כבוד השר שטרן. מה שמדאיג עוד יותר הוא שהאחוז של הציבור הערבי בכלל ההרוגים הוא כמעט פי שניים מהשיעור שלנו באוכלוסייה, אנחנו 20% וכמעט הגענו ל-35%. אלה נתונים מדאיגים ביותר. לכן זה קורע את הלב כשאנחנו משתתפים בהלוויות ובבתי האבלים. אין לנו מילים, אין לנו מילים. אז נכון שיש בעיה של תשתיות ושל אזורי תעשייה, ואנחנו מדברים על זה

אבל מכאן אני פונה לכלל הנהגים והמשתמשים בדרך:

אנא, שמרו על חייכם, חייכם חשובים לנו. (אומר בערבית: אלוהים ירחם עליהם והחלמה מהירה לפצועים.) תודה,

תודה רבה. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, תודה לך. כבר בירכתי את אדוני, אומנם מהמיקרופון ההוא. לא, על "כנסת נכבדה", ממש תודה לך. זה מה שביקשתי, שיגידו "כנסת נכבדה", כדי להחזיר את הכבוד למשכן. אז אני ממלא את בקשתך. בתחילת השבוע סיים חבר הכנסת בנימין נתניהו, לעת עתה, את תפקידו כראש ממשלת ישראל. אין אח ורע לפער האדיר בין תרומתו האדירה ומסירותו המופלאה למען עם ישראל ומדינתו לבין היחס המחפיר, המבזה והמשפיל שקיבל לאורך שנות כהונתו וסיומה. אני רוצה להביא בעניין זה דברים של מורי ורבי הרב צבי ישראל טאו שליט"א, ואני מצטט ציטטות שונות: כדי להודות, צריך קודם כול להכיר בכך שמישהו עשה לי טובה. צריך להשתחרר מהדמיון, מהאגואיזם שהכול מגיע לנו באופן טבעי. אז מתעוררת באופן טבעי המידה הטובה של הבעת תודה. אם אין מכירים את הטובה, לא ניתן להודות. ישנם כאלה שקשה להם להכיר טובה משום שמידותיהם מושחתות. הצורך הטבעי להודות קיים בהם, אבל הם מדחיקים אותו. אחת הסיבות לכך היא גאווה, הם חשים שלהגיד "אני אסיר תודה לך", "אני מודה לך מאוד", זה פחיתות כבוד, השפלה שהם לא יכולים לעמוד בה ופגיעה באגו שלהם. אולם הרגש הטבעי של הכרת הטוב, שהוא רגש חזק מאוד, מציק להם וגורם להם חוסר מנוחה, התרוצצות נפשית וקונפליקט נפשי. בשביל לתרץ את עצמו ולהגיע לרוגע, אדם כזה מתחיל לעיתים לדמיין דמיונות, שהמיטיב כלל לא התכוון לטובתו, אלא עשה מה שעשה בשביל האינטרס האישי שלו. כאשר זה לא מועיל, הוא מתחיל לחשוב שהמיטיב לא רק לא רוצה בטובתו אלא אף רוצה ברעתו. כך יוצא שאדם רוצה לפגוע במי שהכי היטיב עימו, במי שהוא חב לו את כל חייו. זה ההסבר הפרוידיאני למחלת הרדיפה, המתח בין האגו ובין הסופר-אגו. כשם שמחלת נפש כזאת יכולה להתפתח אצל אדם יחיד, היא יכולה להתפתח אצל המונים. אדוני היושב-ראש, מחלת הקורונה משתוללת בכל העולם. אלפי אנשים מתים. ישנה מדינה אחת שכבר כמעט שאין בה נדבקים חדשים ומספר החולים הולך ופוחת מיום ליום. המחלה אומנם פגעה בה, אבל במידה מינימלית, והיא כבר התגברה על כך. כל זאת הרבה בגלל חוכמתו ותבונתו של אדם אחד, שדאג לחוקים מתאימים ולמסכות וחזה מראש ודאג לחיסונים. דבר זה הוא עשיית חסד עצום, ובאים אנשים והופכים את הקערה על פיה וטוענים שהוא האדם המושחת ביותר בעולם, ושכל מה שהוא עשה לא היה כדי להיטיב אלא נעשה מתוך אינטרסים אישיים. זו פסיכוזה המונית. זו תופעה חריגה ויוצאת דופן של פסיכופתיה המונית. הדברים הללו לא התחילו בקורונה אלא קודם, משום שגם קודם לכן הוא עשה טובות רבות, הוא הרים את הכלכלה בישראל, חיזק את הביטחון וישנם עוד דברים רבים אחרים, ועל כל זה טוענים שכל זה נעשה רק מפני אינטרסים אישיים, ויוצאים להפגנות המוניות. כל זה נובע מתסביך של אנשים שאינם יכולים להכיר טובה. מכיוון שהם בנו את המדינה, הם בגאוותם לא מסוגלים להכיר בכך שלאלה שנתפסים בעיניהם כבנדיטים שלא עשו כלום ואינם שווים כלום יש מפלגה גדולה. בבקשה לסיים. אני כבר מסיים, אדוני.

לכן הם לא מסוגלים לומר לראש הממשלה תודה רבה, להיות אסירי תודה לו ולשאת אותו על כפיים. ברוך השם, רוב אזרחי המדינה עדיין לא נדבקו במגפה הציבורית הזאת, רוב אזרחי המדינה אמרו את דבריהם בבחירות. העובדה שלמרות כל השיטות והטריקים הפוסט-מודרניים של עיוות התודעה תודה. ישנם עדיין רבים שמצביעים לו ומכירים לו תודה מלמדת שישנה עדיין שפיות בעם. אדוני ראש הממשלה בעתיד הקרוב מאוד, בעזרת השם, חבר הכנסת בנימין נתניהו, תודה עצומה. תודה רבה. חבר הכנסת כסיף,

חברת הכנסת מראענה, מוותרת? את מופיעה ברשימה של הדוברים. כן. אני מברכת אותך בתפקידך החדש.

חבר הכנסת אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת ארבל, איננו. במקומו חבר הכנסת,

סליחה, ארבל, בבקשה. מכובדי היושב-ראש,

מי ייתן שתיצוק לתפקיד הזה משמעות וכבוד והדר לבית החשוב הזה, שהוא הבית של כולנו. חבריי חברי הכנסת, כבוד השרים, אני מבקש לצטט מתוך מסמך משפטי שהוגש לבית המשפט העליון בשבתו כבבג"ץ, וכך נכתב בו: "התיקון לחוק-היסוד מביא לשינוי משמעותי במשטר במדינת ישראל: במקום ממשלה שבראשה עומד ראש ממשלה אחד, התיקון יוצר ממשלה דו-ראשית, שבה כל אחד מן השרים וסגני השרים הוא 'נאמנו' או 'בעל זיקה', בלשונו הנקייה של התיקון לחוק-היסוד, של אחד מן השניים. התיקון לחוק-היסוד" כמובן, חוק-יסוד: ממשלת חילופים, "יוצר מנגנונים שמכוחם כל אחד משני ראשי הממשלה אוחז בגרונו של השני, כראוי להסכם" שימו לב למילים, "כראוי להסכם בעולם התחתון ולא לחוקתה של מדינה דמוקרטית". את המילים הללו, חברות וחברי הכנסת, כתבה סיעת מרצ בעתירה שהגישה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ כנגד חוק ממשלת חילופים, עתירה שעדיין תלויה ועומדת, עדיין לא הוכרעה. והינה, אופס, התחלף השלטון, וחברי וחברות מרצ יושבים להם סביב שולחן ממשלת החילופים, ולימדו אותנו דוגמה קלאסית למשמעות של ביזוי בית המשפט. כך מבזים את בית המשפט העליון של מדינת ישראל. רוממות הדמוקרטיה בגרונם, רוממות שלטון החוק בגרונם, ומעשיהם הם מעשי ביזוי בית המשפט. חברת הכנסת מיכל רוזין, כדאי שגם תשמעי.

הדגמתם איך בג"ץ מהווה את מפלטו של הפוליטיקאי שהפסיד בבית המחוקקים. ביזיתם את בית המשפט וביזיתם את הכנסת. אפילו לא טרחתם דקה לפני ההשבעה לבקש למשוך את העתירה. אפילו לא. כאשר זה משרת את הפוזיציה, וכאשר זה משרת את האינטרס הצר, האינטרס הציבורי הולך ונעלם, שלטון החוק נעלם ונכחד, ולכן אני באמת קורא לכם, חבריי בממשלה המאוד-מאוד משונה הזאת: תתעשתו.

תודה רבה, חבר הכנסת ארבל. חבר הכנסת אבו שחאדה,

חברת הכנסת שטרית, בבקשה. גם אני רוצה להצטרף לברכות, אדוני היושב-ראש. לא הספקתי לברך אותך, מהתרגשות, האמן לי. אתה חסר לנו בוועדות.

אנחנו רואים כל כך הרבה עוול שנגרם לנו בוועדות. כולנו אמרנו שאם מיקי לוי היה פה, זה לא היה קורה.

אז אני בטוחה שתעשה פה את השינויים לטובה. נכון שאמרנו את זה?

אני עניתי, אל תתחיל. עדיין לא התחלתי. עדיין לא התחלתי. אני אוסיף לך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, "פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר" השבוע יצא לדרך מעשה הנוכלות וההונאה הגדול ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, אנשים שהוליכו שולל את מצביעיהם, גנבו את קולות הימין ונתנו אותם לשמאל. ממשלת השמאל של בנט-לפיד היא ממשלת הונאה. אני מתנצלת אם אני משתמשת במילים קשות, אין דרך אחרת לתאר את העוול הזה. זאת לא ממשלת אחדות, זו בהחלט ממשלת שינוי, שינוי לרעה. ממשלה רעה, שאומנם מדברת על איחוי וריפוי, אבל בפועל מדירה ציבורים שונים, ממשלה שבה מעל שני מיליון מצביעים נשארו ללא ייצוג בקואליציה. כל פעם שהם נואמים או מתראיינים או מדברים בדרמטיות, כאילו הם מייצגים את גאולת האנושות. הממשלה הזאת בנויה מאנשים שנורא בטוחים בעצמם, למרות שהם לא עשו דבר וחצי דבר בפוליטיקה הישראלית ולא השאירו חותם. בטוחים הם שדעותיהם תמיד צודקות, שהם לעולם לא טועים, ואם טועים, הם לא מתנצלים,

מעולם לא קמה פה ממשלה שהדיסטנס בינה לבין העם הוא כל כך גדול. ממשלת אחדות הם קוראים לה, רק שהאחדות המזויפת הזאת היא החרמה של מיליוני מצביעי ליכוד מהפריפריה, מזרחים, מסורתיים, חרדים ואנשי ההתיישבות והציונות הדתית, במילים אחרות, כל אותם אזרחים, קטי, אנחנו ציונות דתית. די, נו, בחייך. אני יודעת שזה קצת קשה לשמוע, אבל תשמע. כל אותם אזרחים טובים ונאמנים ששר האוצר שהוא שר האוצר שלכם ביקש לשפוך אותם במריצות למזבלה. מבחינת הממשלה הזאת, הציבור של המחנה הלאומי,

מייצגים את הפרימיטיביות, את הבורות, את פשטות העם, את החושך, או כמו שאמר אחד מחברי הקואליציה: אנחנו הלבנים, אתם השחורים. שחצנותם אומנותם, אומנותם שחצנותם. הם טענו, מי אמר את זה? רם בן ברק. הם טענו שאנחנו, המחנה הלאומי, מפלגים את העם, והם בעצם אלה שמעצימים את המחלוקות, הם מחרחרים את השנאה. הם לא מסוגלים לפרגן. הם לא מסוגלים לפרגן, מה לעשות? ראינו את החיסונים, ראינו את הסכמי השלום, ראינו את זה במדיניות הביטחון עם העשור השקט והבטוח ביותר. הם תמיד יחפשו תירוצים. לשיטתם, אנחנו חיים פה בנס. אין שום קשר למדיניות שהוביל ראש הממשלה בנימין נתניהו ושהוביל הליכוד. אין בהם שום אחווה, סולידריות וערבות הדדית. יכולנו להבחין בכך בתקופת הקורונה: כשכל המדינה הייתה בסגרים בבתים, אנשי Crime Minister והדגלים השחורים יצרו לרחובות בהובלת חברי הכנסת מהמחנה הזה, ממחנה השיסוי. אחריות חברתית? נו, בחייכם, הצחקתם את מחנה השיסוי. קשה עליהם האחדות ורחוק מהם השלום.

עם ישראל, שהיום קמה ממשלה שכל מה שמרווה אותה נחת זה לראות אותנו שונאים זה את זה. זו השיטה שלהם: כשמחנה אחד מביע את דעתו זה חופש הביטוי, וכשמחנה אחר מביע את דעתו זה שיסוי ופילוג. אבל עם ישראל היקר, יש לי בשורה בפי ביום הזה: זו תהיה שעתה היפה של האופוזיציה. מהיום אנחנו נצא למלא את חובתנו, נעבוד קשה, נפעל לשמור על עם ישראל, על ארץ ישראל ועל תורת ישראל, על צדקת דרכנו להיות עם חופשי בארצנו. בכוחות משולבים נילחם בממשלה הרעה והמסוכנת הזאת. נילחם בעבור רבים שמקור כוחם הוא ביהדותם ובעבור אלה שיש להם גאווה לאומית וחיבור עצום להיסטוריה המפוארת של עם ישראל. לא נישבר, לא נרים ידיים, לא ניכנע. נשתף פעולה עם אחינו החרדים ובני הציונות הדתית. לא נמתין להיסטוריה שתשפוט את מעשה ההונאה שקורה פה יום-יום. אנחנו נעמוד יחד ונילחם על המסורת שבזכותה אנחנו כאן, על הגחלת ששמרה עלינו שלושת אלפים שנה.

ניאבק על מנת לשמור על הדמוקרטיה ועל הזכות של העם הזה לבחור את נציגיו, למרות שיש כאלה שכל מהותם היא להחרים את בחירת העם. תודה רבה. נילחם באלה שהצמיחו פה תרבות של הנדסת תודעה ושטיפת מוח. אנחנו כאן, ואנחנו הולכים להיות אופוזיציה מאוד מאוד לוחמנית, ואני מתפללת שנצליח יחד בעת הרעה הזאת. תודה לך. תודה רבה, חברת הכנסת שטרית. רשימת הדוברים סגורה. חברת הכנסת ברק,

חבר הכנסת מרגי,

בבקשה, חבר הכנסת מרגי, בבקשה. חברת הכנסת ברק אחריך. אדוני היושב-ראש, מכובדיי השרים, חברי הכנסת החדשים שהושבעו או שיושבעו בהמשך, אדוני היושב-ראש, תרשה לי לברך אותך פעם נוספת. ברשותך, נדרשתי רבות בימים האחרונים, גם על ידי חבריי חברי הכנסת, גם על ידי עיתונאים רבים, להחלטת הנשיאות לבטל את החקיקה למשך 30 יום ולבטל את מוסד השאילתות היום, ביום ד'. אני רוצה לחזור כאן על הדברים שאמרתי בנשיאות במקום להסביר כל פעם מחדש לכל אחד. במעמד שביקשת לדחות את החקיקה ב-30 יום, הצעתי ליושב-ראש באותו מעמד לא לקבל החלטה גורפת לחודש אלא לנצל את סמכותו בכל שבוע ולהביא זאת לנשיאות. בוודאי יהיה רוב ליושב-ראש, וככה יוכל לממש את תוכניותיו.

גם בנושא השאילתות, הגבתי ואמרתי: אין כאן עניין של שרים חדשים, לא שרים חדשים, כי על השאילתות, מי שיודע, מניסיון, את התשובות מכינים הגורמים המקצועיים. ולמה אני אומר זאת? לא הייתי מבהיר זאת אם לא הייתי רואה את המגמה המתגבשת לאחרונה, לצערי הרב,

סירוס הכנסת. לקבוע את השבעת נשיא המדינה ביום של חקיקה ולא בימים מיוחדים אחרים שאינם ימי חקיקה,

יום רביעי זה יום של הח"כים, זה קודש-קודשים, במנהגים. הכנסת, חשוב לדעת, יש בה פרוטוקול ויש נוהג שנהגו בכנסת. ממרום שנותיי בכנסת, זו השנה ה-19, יום רביעי, שמרנו אותו בקנאות לחקיקה פרטית, שמרנו אותו לחברי הכנסת לשאילתות. לממשלה יש את יום שלישי שלה. לכן זאת דריסה, רמיסה, ואני רואה את המגמות. 30 יום השבתת חקיקה פרטית, לאחר מכן, צמוד לזה, יום השבעת הנשיא, ולאחר מכן יציאה לפגרה ממושכת, פגרת קיץ, כאילו עבדנו מי יודע איזו עבודה קשה בתקופה האחרונה. אין כאן אלא רצון לסרס את עבודת חברי הכנסת, את העבודה הפרלמנטרית, את הפיקוח על הממשלה, חקיקה פרטית של האופוזיציה והקואליציה. אני חושב שזו מגמה לא נכונה ולא טובה. אדוני היושב-ראש, אזכיר לך דיון שהיה בוועדה המסדרת בטרם הקמת הממשלה. זה תהליך גרוע, שהתחיל כשהקימו ליושב-ראש מעל הראש שלו ועדה בלי להיוועץ בו, ליושב-ראש הקודם. אמרתי: זה לא נהוג ככה, לא נכון לעשות את זה ככה. מינו לו סגנים בלי להיוועץ בו ובלי לדבר איתו. אמרתי: זה לא נכון לעשות את זה ולא ראוי להיעשות כך. אני מציע, ואני אומר את זה היום, כשאנחנו בתחילת העבודה בכנסת עם הקמת הממשלה: אלו תהליכים הרסניים לכנסת. מייד אני מסיים. הצהרת שאתה תחזק את הכנסת, את מוסד הכנסת. התהליכים האלה לא מחזקים. אני מקווה שיינקטו צעדים שאכן יוכיחו שעבודת הכנסת, הפיקוח הפרלמנטרי על הממשלה, יתבצעו כמו שצריך, ובאמת עקרון הפרדת הרשויות לא יהיה מס שפתיים. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי. רק אגיד דבר אחד: אחת לשבע שנים מתחלף נשיא מדינה. את התאריך קבעו הממשלה והיו"ר הקודם, ולא נותר לי, סליחה, היו"ר הקודם, טעות שלי, ולא נותר לי, לבקשת הנשיא, אבל לא היה 30 יום. ולא נותר לי, לא, אני מדבר על 7 ביולי, ברור לי. אבל לא היה יום 30 השבתה. זו לא השבתה, חבר הכנסת מרגי.

אין שאילתות, אין חקיקה, רגע, רגע. מה שביקשתי עם השאילתות זה להמתין בסך הכול שבוע, לא יותר, כדי ששרים ייכנסו לתפקידם. לא יותר. נושא קביעת תאריך השבעת הנשיא, שיהיה ברור, מי שקבע את זה הוא חבר הכנסת יריב לוין, ואני מכבד את מה שהוא קבע. לא חשבתי שאני צריך לבטל החלטות שלו. הוא לא ידע שישביתו חקיקה ל-30 יום ואחר כך נצא לפגרה. חבר הכנסת מרגי, ככה היה בכנסת השמונה-עשרה, התשע-עשרה והעשרים,

רגע, רגע, רגע,

גם פגרה, גם חקיקה, לא תהיה פגרה. אתה יודע מה, באמת, אני לא חושב שזה מכובד. גם בכנסת התשע-עשרה הייתה פגרה, והחקיקה הושבתה לחודשיים. למרות מה שנאמר, שבסך הכול הסתמכתי על תקדימים, אנחנו נבחן את זה פעם נוספת בנשיאות, כדי לבוא עם יד פתוחה. אני הצהרתי ואני מצהיר: אני אשמור על זכותו של הצד הזה, ישבתי פה מספיק זמן, ואני יודע מה זה. אני אשמור על זכותו להביע ולהגיד את כל אשר על ליבו בצורה הולמת, בצורה תרבותית. זה תפקידי, ואת זה אני אעשה. תודה רבה. חברת הכנסת ברק, את רוצה לממש את זכותך? בבקשה. תודה. לא, מיקי, אמיתי, זאת לא הייתה בדיחה. מה? אמרו בוועדה המסדרת: רגע, עכשיו מה נשאר לנו? נאומים בני דקה אנחנו יכולים לנאום? קרן, מסכנה, ניסתה לדבר, לא הצליחה. תראי, אני ביקשתי סגנים, כי הכול נופל עליי, ואין. מיקי, אני מבטיחה לך,

אני העמדתי את מועמדותי להמשיך להיות סגנית פה. אני מקווה שאני גם איבחר. חברת הכנסת ברק, בבקשה.

אני מקווה שאני אחזור לעזור לך פה. כבוד היושב-ראש, נאום ראשון כשאתה יושב-ראש. אני מברכת אותך.

אני חושבת, וגם ירדנה פה יודעת, שזה אחד הכיסאות הכי משמעותיים, עם המון משקל והמון ערכים, וכל פעם שיושבים פה מרגישים את כובד האחריות על כתפיך, והממלכתיות, ואני מאחלת לך שתעשה את זה בצורה הטובה ביותר,

ושכבוד המקום הזה יישמר בתקופה הזאת. אז ברכות ובהצלחה, ובהצלחה לכולנו, לכל הכנסת הזאת, שנעשה את זה בצורה מכובדת. ועכשיו נגיע לנאום האופוזיציונרי. אחרי המילים היפות של החיבור, נתחיל בקטע האופוזיציונרי.

תקשיבו, הכנסת הזאת צריכה לעמוד על המשמר בכל דבר ועניין. הייתה לכם כל הזמן הנטייה לשבת כאן באופוזיציה ולזעוק את הזעקות של חורבן הבית כשאנחנו היינו בממשלה, חורבן הבית וקץ הדמוקרטיה. ומה עשיתם? יום אחד, יום אחד אחרי שהחלפנו את המקומות, יום אחד אחרי שעשינו את זה, עשיתם בדיוק, אבל בדיוק, לקחתם את הדברים האלה, החרפתם אותם ועשיתם אותם הרבה יותר גרוע. להגיד לכנסת, לבית המחוקקים, שלשם כך נבחרנו, לא לחוקק חוקים? איפה שמענו על דבר כזה? הרי אנחנו,

אנשים שמו את הפתק שלנו בקלפי וביקשו מאיתנו. זו העבודה שלנו, אין עבודה אחרת. זו הרשות המחוקקת. התפקיד של הרשות המחוקקת הוא לחוקק. ולכן, כשאתם באים ואומרים פאוזה, עוצר חקיקה, זה לא חוקתי. אני לא אומרת את זה כשאני יושבת בספסלי האופוזיציה, גם כשזה היה בהסכמים הקואליציוניים, טיוטת ההסכמים הקואליציוניים, כשאנחנו הקמנו את הממשלה ואנשים חשבו לעשות את המהלך האנטי-דמוקרטי הזה, גם אז זעקתי את זה, כשכן הייתי חלק מהממשלה. אמרתי: אין סיכוי שאני כחברת כנסת שנבחרה על ידי הציבור לשבת כאן, לעשות את עבודתי ולחוקק חוקים, שמישהו פה יגיד לי: קרן, ידייך קשורות,

תקבלי משכורת בלי לעשות את העבודה שלך. אין אירוע כזה. לכן זה ירד מההסכמים הקואליציוניים שלנו, ולכן ידעתם כבר אז שזה גם לא יעבור את בג"ץ, כי אין דבר כזה שאנשים אומרים לאנשים אחרים שלא יעשו את עבודתם כשזו עבודתם. זו מהות הדמוקרטיה, זה לב-ליבה ונשמת אפה של הדמוקרטיה, שחברי הכנסת יחוקקו חוקים. אתם רוצים להתמודד עם זה? יש לכם פחד מעצמכם, בתוך עצמכם? תתמודדו עם זה בדרכים אחרות, אבל לא על ידי סירוס הכנסת ולא על ידי מהלכים אנטי-דמוקרטיים. זה לא תחום אפור, זה שחור ולבן, זה אסור ומותר. וזה אסור. להגיד לחברי הכנסת: אל תעשו את עבודתכם,

אנחנו פה נסדר את זה, רק הרשות המבצעת בלי הרשות המחוקקת, זה בתחום של האסור ושל השחור, ולזה אנחנו לא ניתן את היד. אני רק רוצה להוסיף עוד מילה אחת, קחי בחשבון שיש פגרה. יש פה פגרה. עוד מילה אחת אני רק רוצה להגיד,

את זה אני אגיד בנאום הבא. יש לי עוד נאום בתקנות הבאות ואז אני אדבר על עוד נושאים שהם קץ הדמוקרטיה. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת ברק. רק אוסיף ואומר, לידיעה כללית: לקחנו את התקדים הזה מהכנסת השמונה-עשרה, התשע-עשרה והעשרים-ואחת.

אני אבדוק אותך.

בואו, בנחת.

לא הייתי עושה את זה אילו לא היה תקדים, רגע, חברת הכנסת שטרית. אני מזמין אתכן אחר כך, גם יריב עשה את זה וגם בכנסת השמונה-עשרה.

תני לי, בבקשה.

כדי שהכול יתאזן, וזו הייתה המשכיות של השלטון, הוא אמר: בואו ניתן לכול להתאזן, כי היו גם שרים חדשים, והפסיק את החקיקה הפרטית למשך חודשיים. ואת זה הצעתי בנשיאות בפעם הקודמת, עוד לא קיבלתי החלטה. למרות שהיה תקדים, אמרתי: בואו, תקדים שעבר בנשיאות?

כהחלטה?

כשאני הייתי פה בכנסת חברת כנסת זה היה בהסכמים הקואליציוניים, אז חצי שנה,

עזבי אותי מההסכמים הקואליציוניים. לצורך העניין, עבור הכנסת,

כשאני שומר גם על הצד הזה, הם לא מעניינים אותי.

מעניינת אותי המליאה עצמה, ואני צריך לשמור על זכותכן בדיוק כמו בצד הזה, ואת זה אני אעשה, כי התנסיתי בלשבת גם פה וגם פה.

ידעת להיות הגון והוגן, אפילו כשזה יצא נגד המפלגה שלך, נכון. כי ראית את האמת. חודש, אחרי זה יש פגרה, זה לא הגיוני. אבל חברת הכנסת שטרית, בואי לא ננהל את זה.

את מוזמנת, אני מציעה שאתה תגיד את דברינו. אני מציעה שתגיד את דברינו בנשיאות, תגיד: זו עבודתנו, לא למחוק את הרשות המחוקקת. חברת הכנסת שטרית, את מוזמנת למשרד,

בכיף, תמיד. העונג כולו שלי. תודה רבה. חבר הכנסת עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. למה שמו אותי מאחורי בנט? לשמור לו על הכיפה, אל תתחילו, חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. פינדרוס,

הם שמו אותו פה כדי שיהיה מולך,

כשהתשובה לכיפה היא שכיבה במארב צה"לי, אז אנחנו נדבר על זה 20 שנה. חבר הכנסת פינדרוס. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ככה אני אודה לך אם תפתח.

אדוני היושב-ראש, ברכותיי. אמרתי לך את זה בנאומים בני דקה, אבל אני אומר לך שוב: אני שמח שאתה יושב על הכיסא הזה, ואני בטוח שאתה תביא כבוד לבית הזה. מה שאנחנו אכן רואים בימים האחרונים, וראינו את זה גם בדיון ההזוי שהתנהל בוועדת הכנסת, באמת דיון הזוי, בניגוד לכל הנהלים, אני זוכר אותך כחבר אופוזיציה ואת הרב גפני מנהל ועדה ואת הרב אשר מנהל ועדה ואותי מנהל ועדה, אני לא זוכר שלא ניתנה לך זכות דיבור,

גם כשהתקוממת על דברים שקרו והם כאבו לנו, שקראנו אותך לסדר והוצאנו אותך. אני לא זוכר תופעות כאלה, בטח לא מנהל ועדה שתוך דקה מוציא שבעה ח"כים. דקה על השעון, מוציא שבעה ח"כים. זה מעשה שלא היה עד היום. אבל אני מוכן להציע עסקה: אם אתם רוצים לבטל את הכנסת,

אבל גם את בית המחוקקים המקביל פה, את בית המשפט העליון. יכול להיות שזו יכולה להיות עסקה טובה, ואנחנו נסתדר. אתם לא יכולים להשאיר אותו על תילו ואותנו לבטל, זה לא עובד כך. צריך להיות איזשהו איזון ובלם.

1. עכשיו, לכל אלה שמוטרדים, אל תיתן להם רעיונות.

מ"מי יקום לי עם מרֵעים" מה שאמרו היום בשיר של יום, "מי יתיַצב לי עם פֹּעלי אוֶן", אז מייד אחר כך הפסוק אומר: "לולי ה' עזרתה לי כמעט שכנה דומה נפשי" אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שיעזור לנו להתמודד עם הסיטואציה, עם המצב החדש שנוצר כאן במדינה. ואלעזר, אתה מתפלא מה קרה, למה אתם מדברים על כיפות, אז אני אגיד לך למה. לא,

אני אגיד לך למה,

בדקה ו-20 שניות שנותרו לי.

זה שיש עתיד מקימה ממשלה עם אג'נדות ברורות ועם מה שהיא מאמינה, אלה הכללים הדמוקרטיים, ואני לא יכול לצעוק געוואלד. לא קרה כלום.

הפסדת, פעם אתה פה, פעם אתה שם.

גם כשאני הייתי בקואליציה כיבדתי את חברי האופוזיציה, כי יש כללים, יש מערכת. זה בסדר גמור. זה שאתה בא ומשתמש בעלה תאנה לכסות על דברים בנושאי דת ומדינה ולהשתמש בדבר הזה כשאתה לא היית שם בעמדות הפוליטיות שלך, אתה לא רוצה

וכששואל אותך הרב גפני: אתה הולך להיות שר הדתות. איך אתה עושה את הדברים האלה? התשובה שלך, "לא שכבת יחד איתי בשוחות", כשאתה עושה את זה יחד עם עבאס, לא נעים לי להגיד, זה אפילו מצחיק.

אני עד היום, עניתי כמה פעמים על הדבר הזה. לא סיפרתי אם אני שירתי בצה"ל או לא שירתי בצה"ל, זה אפילו לא מעניין.

זה לא הנושא כי זה לא הדיון.

מהותו של הדיון, כשאתה מדבר על יחסי דת ומדינה, הכיפה היא משמעותית, ביחסי דת ומדינה, למה? השכיבה בשוחות היא לא משמעותית, למה? כי אני מכבד את הקצינים הדרוזים שיושבים שם,

ואני לא אנהל את הוויכוח בנושא הדת. באמת, משפט אחד. אני רוצה שתדע שעל דת ומדינה יש זכות לדבר גם למי שלא לובש כיפה וציצית כמוני. נכון. נכון.

להם יש זכות, ולא למי שבא ואומר בשם הדת, כאילו,

אבל זה לא קשור לשירות הצבאי שלו. זכותי לומר שהוא לא מייצג את הדת. תודה רבה. תודה רבה.

רק שנייה, משפט סיום שאני רוצה לומר, בנושא עצמו.

אני חושב שאזרחי ישראל כולם חייבים תודה לראש האופוזיציה על ההצעה שבאה לכאן היום, שהיא בזכות עמידה עיקשת שלו, על אף הביקורת שלנו. יצאנו מהקורונה ואפשר להצביע על ההצעה הזאת. תודה רבה לך, אדוני ראש האופוזיציה. תודה רבה. חבר הכנסת סגלוביץ', סגן השר, איננו. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, שלא יחשבו אחרת, אז אני עוד פעם מברך אותך, אתמול בירכתי משם והיום אני מברך מפה, שלא תצא תקלה תחת ידך.

חבר הכנסת מרגי, אתה יודע שאני לומד ממך הרבה, אבל יש דברים שאני לא בדיוק לומד ממך. האמת, ברשות חבריי חברי הכנסת, השרים, השר במשרד האוצר, חבר הכנסת מרגי, אני צריך את השר במשרד האוצר, השר חמד עמאר.

מחפש גם את שר הבריאות, כי זה נוגע גם אליו, אבל אני נזכר במה שהיה בדיוק לפני שנה. ב-15 ביוני יושב-ראש מרצ דאז ניצן הורוביץ הוציא ציוץ, צייץ בטוויטר: "מפלס העצבים בכנסת שבר היום שיא עם החוק הנורבגי. קומבינה של מיליונים על עוד ג'ובים לממשלה הנכנסת הזאת." זה היה במסעדת שישליק בתלפיות, הצטלם. בדיוק לפני שנה זה קרה. אני מחפש אותו עכשיו כדי לדבר איתו. כנראה שהוא עוד פעם במסעדת שישליק, אז אנחנו צריכים לדעת מה קורה עם זה.

אל תכניס אותו לפינות האלה, כי זה פחות מעניין אותו. אבל אני,

לפני כארבעה חודשים, זה חשוב שתדע, אנחנו מדברים למען עם ישראל, לפני כארבעה חודשים בערך, לאחר מאבק ממושך שלי ושל חבריי מוועדת הכספים, ביניהם יושב-ראש הכנסת עכשיו חבר הכנסת מיקי לוי ויושב-ראש ועדת הכספים הרב גפני, נלחמנו בשביל להביא לשבעת בתי החולים הציבוריים בשורה. הם נמצאים בקריסה, הם נמצאים במקום שהם עלולים, מה זה עלולים? כבר כרגע יש להם בעיה של תשלומים. הושג הסכם אז, להעביר כ-630 מיליון ש"ח לבתי החולים הציבוריים. כשאני מדבר על בתי החולים הציבוריים: זה הדסה, שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה,

האיטלקי, הנוצרי והאנגלי,

זה מכל האוכלוסיות, ודווקא באוכלוסיות החלשות. 630 מיליון שקל, נלחמנו בשביל להביא להם אותם. הם שבתו פה, הם היו כמו קבצנים. התביישנו בשבילם. נלחמנו במאבק באמת עיקש בוועדת הכספים, והצלחנו בסופו של דבר, ונחתם ההסכם של 630 מיליון. היה אז גם סגן השר יצחק כהן, שעזר המון ורבות בנושא הזה. הגיעו להסכם.

למשרד האוצר יש הסכם, אבל לא תמיד צריך לכבד אותו.

אצלם מה שכתוב בהסכם זה באמת לא בשביל לכבד. גם אם הם חתומים על זה, זה שטויות. הגיעו אז שר הבריאות ושר האוצר, ישבו, סגרו עם הפקידים ובידיעתם. מאז רק פעמיים העבירו להם. בתי החולים זועקים. עשינו דיונים בוועדת הכספים. הם זועקים לעזרה, הם מתחננים, הם קורסים. עוד מעט לא תהיה להם אפשרות לקבל חולים. אני חושב שבראש סדר העדיפויות שלך, אדוני השר, קח אותם לתשומת ליבך, כי החולים האלה, מכל האוכלוסיות, במקומות הכי חלשים, הם לא בית חולים ממשלתי. זה שלי ושלך ושל כל אחד מאיתנו שיושב פה. קח אותם, תעזור להם. אם זה הדבר הראשון שתביאו לפתרון,

על זה כולם יברכו. יש לכם שר אוצר, שר במשרד האוצר, ועדת כספים, עזבו עכשיו את המריצות, שימו את המריצות בצד. קחו את החולים האלה,

בבתי החולים, כדי שיוכלו לטפל בחולים. החולים האלה יכולים להיות הסבתא, האימא של כולנו או אפילו הילדים שלנו,

קח את זה לתשומת ליבך. נשמח לבשורה.

תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. חברת הכנסת גולן, אינה נוכחת. חבר הכנסת סופר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, קודם כול ברכות. יש לי הרגשה שאתה תעשה את התפקיד עם כל הלב וכל הנשמה, ובטוח שתעשה את זה מצוין. תודה רבה. חבריי חברי הכנסת, אני שמעתי הבוקר, התפרסמה ידיעה על כך שחברי שר הדתות, חבר הכנסת מתן כהנא, מתכוון לבחון את סוגיות הסטטוס קוו, הוא אמר שעכשיו הוא כבר לא חבר, שתדע. אה, הוא כבר לא חבר. אני לא יודע, סמוטריץ' אמר שהם

הבנתי ששר הדתות, חברי חבר הכנסת מתן כהנא, מתכוון לבחון את סוגיות הסטטוס קוו במדינת ישראל. יכול להיות שבנסיבות מסוימות הייתי מוכן אפילו לדבר איתו על זה. אלא אם כן היית באופוזיציה. רק שנייה, שר המודיעין. אל תפריע.

בנסיבות של הקואליציה הזאת אני חושב שזה הרבה הרבה יותר מחוסר אחריות. אלפיים שנה עם ישראל הביא את המסורת שלו, אלפיים שנה היינו בכיסופים להגיע, לשוב לציון ולהקים פה את המדינה היהודית, מעל ל-70 שנה אנחנו שומרים פה, לא בקלות, על זהותה היהודית של מדינת ישראל. אבל אני רוצה לשאול, גם אותך אבל בעיקר את שר הדתות חבר הכנסת כהנא: מי השותפים שאיתם אתה הולך לעשות את זה? עם אביגדור ליברמן, שהלך לחנות לממכר בשר לא כשר באשדוד בשביל לתמוך בה?

עם תמר זנדברג, עם ברית הזוגיות? איתם הוא הולך לעשות את זה? כן, גם איתם. יפה מאוד. אז אני אומר לו: התבלבלת, ואני אומר לו: התבלבלת בגדול. כי זה לא, אלעזר, אתה יודע, אני קורא לך אלעזר, אתה יודע היטב שזה לא דומה ללשכב יחד במארבים,

ואתה יודע היטב ששנים יכולת,

לשבת ולהריח את ריח הסיגריה בערב שבת ולשמוע מוזיקה ולא להגיד למישהו אחר לכבות, אבל הדברים שונים כשאתה מנהל את זה בפוליטיקה, במערכת הציבורית. הדברים שונים כשאתה עושה את זה עם כזאת קואליציה. וכשאני אומר פה לשר מתן כהנא שלא יתבלבל, שזה יברח לו פתאום בין האצבעות, בדיוק כמו שברח לו, הרי הוא אמר שהוא לא יישב עם מרצ, וזה יברח לו בדיוק אותו דבר. יברחו לו כאן הרבה נושאים חשובים בשם אותה, אני אעצור פה.

תודה רבה לך. הדובר הבא, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח, חבר הכנסת גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת מואטי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה. כן, אני דילגתי בגלל שהם התחלפו. כבר אקרא לו.

צריך לפנות לאחד הסדרנים. בגלל שהתחלפו חברי כנסת הוקפצה השורה, אבל אני אתקן את זה. אדוני היושב-ראש, אני יודע שפנית לחברי הכנסת לפתוח, מרגי, אתה באופוזיציה איתי,

תשמע, לוקח 30 יום הסתגלות. נתנו לשרים 30 יום לא לעשות כלום.

19 שנה בקואליציה, תן לנו 30 יום.

אדוני היושב-ראש, קבעת שכל חבר כנסת יאמר בתחילת הדברים: אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה. אני רוצה להוסיף על זה ולומר: אדוני היושב-ראש הנכבד וכנסת נכבדה.

ואני אומר את זה באמת, לא מחנופה. יש לנו הרבה חילוקי דעות, ידענו להתווכח בוועדות, אבל ישרות, הגינות ומקצועיות שמשתלבים באותו בן אדם, אחד, אלה דברים נדירים, לצערנו הרב.

אדוני השר חמד, שיהיה לך בהצלחה, לא לקואליציה, אבל לך שהיה בהצלחה. אדוני היושב-ראש, יוליה, את מפריעה לי, לא יפה. אנחנו באופוזיציה ביחד. אה, לא, התבלבלתי. תקשיבי רגע, דבר תורה. דבר תורה. השרה זנדברג. דבר תורה, תמר. חברים, לתת לחבר הכנסת אשר.

דבר תורה.

אמר ינאי המלך לאשתו לפני מותו: "אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין, אלא מן הצבועין שדומין לפרושין, שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר כפנחס". לא לקח הרבה זמן, גפני, תגיד לו שכבר אמרת את זה. השר שטרן,

לא תצליח לסכסך בתוך דגל התורה, תהיה רגוע. בבקשה, חבר הכנסת אשר. את מסכת הצביעות ראינו כאן, בימים אלה, בשעות אלה. כמה זמן הממשלה הזאת קיימת? 24 שעות, 48 שעות,

אנחנו יושבים בדיונים בוועדות, ואני נזכר איך שתו את דמו של חבר כנסת חדש שנכנס והיה יושב-ראש ועדת הכנסת או המסדרת בחוק הממשלה הפריטטית. הוציאו לו את הנשמה על החוק הזה. אמרו לו שהוא לא הגון, שהוא לא ישר, איך אפשר לחוקק חוקים כאלה? מה לא עשו לו? רק מהציטוטים שהיו שם, סרט אפשר לעשות, רב-מכר. לאחר מכן, כשסיימתם איתו, הגיעו אליי לוועדה, לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היה החוק הנורבגי. מה לא אמרו לי? הגיע היושב-ראש, היום ראש הממשלה החליפי, הוא בא לתת נאום ודיבר על חוסר האחריות, על התקציב הענק שהולך לפח, כביכול, אבל לא רק זה, דיברו בצורה כזאת שהייתי צריך להסתכל בראי לראות שאני לא גנב, שאני לא שודד, שאני לא עבריין. עוד דבר שעולה בזיכרוני: כמה דיברו כאן בזמנו, האופוזיציה דאז, על כך שהכנסת חייבת לעבוד, הוועדות חייבות לעבוד, החקיקה חייבת לעבוד, והיום שמים לנו מקלות בגלגלים. גם אם זו החלטה של הנשיאות, אני לא מאשים אותך, אתה חלק מקונפדרציה, אבל לא יכול להיות שהצעות חוק חברתיות,

תמר, איך את לא עוזרת לנו? יש הצעות חוק חברתיות נהדרות. עוצרים אותנו חודש, וזה גם לא יהיה חודש. איזה כיף לשמוע אותך, איפה את? בפעם הקודמת, כשהיינו באופוזיציה, הרב גפני, תמר והחבר'ה היו איתנו. איפה אתם?

אבל אנחנו לא היינו כשאתם, זה ההבדל. אני רוצה לומר שמצעד הצביעות הזה הוא פשוט לא ייאמן. לפחות תתביישו, לפחות תעשו את זה. עכשיו, לא רק שלא מתביישים, היום בבוקר הלכתי להתייעצות עם רופא הכנסת שיוציא אותי מהטראומה. הייתה טראומה. בוועדת הכנסת, ניהלה את הדיון חברת הכנסת סילמן. היו צעקות וזה, בסדר,

קירות הוועדה כבר ראו כאלה ויכוחים. ואז היא הלכה להצביע בוועדת החוץ והביטחון והביאו את המחליף בועז טופורובסקי, שהגיע עם מבט מאיים, ולא עברו 20 שניות,

אדוני, שבעה אנשים הוצאו ב-20 שניות. גם אי-אפשר להפריע כל כך הרבה ב-20 שניות.

אני לא בא אישית, אני לא רוצה אישית, למרות שגם אמרתי לו דברים אישיים, אבל אמרתי לו גם לפני יומיים יישר כוח גדול על דברים ציבוריים אחרים שהוא עושה. חבר'ה, אתם לא יכולים להטיף לנו שנים מוסר ולבוא יום אחרי ולהגיד: גם אתם עשיתם. קודם כול, לא היה דבר כזה. אני הייתי יושב-ראש ועדת חוקה, ישבו אצלי ח"כים, ואף אחד לא פראייר, אני לא רוצה להגיד את כל השמות, וכשקצת היה להם קשה, הם היו קוראים למיקי מוועדת הכספים שיבוא לעזור להם. הוצאתי פעם אחת חבר כנסת והחזרתי אחרי ארבע דקות, פעם אחת. היו מאות דיונים, עשרות חוקים העברתי.

אני מסיים. אני מסיים, אדוני, אני מסיים. היו ויכוחים והיו אצלי צעקות, כיבדתי את האנשים ועבדנו ביחד. אנחנו עושים את התפקיד שלנו. תלמד את זה, ונעשה את זה מצוין. אם לא תפנימו את זה היום, תפנימו את זה בעוד יומיים. דבר אחרון, אני לקחתי יותר מדי ולא אנצל את זה. אני אומר דבר אחד, את מה שפתחתי: היזהרו מן הצבועים. אפשר להגיד הכול, אפשר לחלוק על הכול, אבל להיות צבוע, במתק שפתיים, זה הדבר הכי גרוע, ואת זה צריך לעקור מהבניין הזה.

תודה רבה, חבר הכנסת אשר. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה. עד שחבר הכנסת אבוטבול יגיע, חבר הכנסת אשר, אני לקחתי את הנושא של הדחייה מהכנסת השמונה-עשרה, התשע-עשרה והעשרים-ואחת, סליחה, העשרים, והעשרים-ושלוש. לא המצאתי את זה. אבל דבר אחד: אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את בנט שהולך עם עבאס, כי נתניהו הכשיל אותו. הם עשו טעות. הם עשו טעות,

עכשיו אני רוצה להגיד משהו ברמה האישית, חבר הכנסת אבוטבול,

אני רוצה להגיד משהו בנושא של הנורבגי, בנושא של הנורבגי, היושב-ראש, היא לפניי בתור. לא, אני פשוט דילגתי עליו, אני מתנצל. אם את מוכנה לוותר, אני אודה לך. חבר הכנסת אבוטבול, הינה גילוי נאות, מודה ועוזב ירוחם: אני, ברמה האישית, טעיתי בנורבגי. הכנסת שלנו היא כנסת קטנה. אם זה יגיע לאיזושהי כנסת ואני אהיה פה, אני אצביע בעד הגדלת הכנסת לא דרך החוק הנורבגי אלא הגדלת הכנסת.

הכנסת, חוץ מכנסת אחת באירופה, יחסית לאוכלוסייה, היא קטנה. חברי הכנסת רצים בין הוועדות רק כדי להצביע, בלי לדעת על מה הדיון. אני חושב שבאומץ רב ושותפות אמיתית צריך לבוא ולעשות חושבים, עם ועדה חיצונית, עם פרופסורים למדעי המדינה, לשקול את הגדלת הכנסת. אני אומר את זה מתוך ליבי. מה שאמרת עכשיו, אמרתי אז בוועדה, אנחנו נורבגים? אני מודה שטעיתי. יותר מזה?

הייתי, בבקשה. חבר הכנסת אזולאי, תודה. בבקשה קצת שקט.

תחזיר לי עשר שניות. אני אחזיר לך. כבוד היושב-ראש, בבקשה, חבר הכנסת אבוטבול. חבר הכנסת גפני,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד השרים, אני רוצה ברשותכם קודם כול למחות על כך שרוצים לעצור את החקיקה הפרטית במהלך התקופה הקרובה. זה דבר חמור ביותר. לי בעצמי יש כ-12 הצעות חוק שנמצאות על המדף ומחכות,

להתקדמות. המתנו לכל מיני ויכוחים שהיו בין כל מיני כוחות בקואליציה הקודמת, כשלא התכנסה ועדת שרים, ואמרנו: אתה יודע מה? העיקר שנוכל להתקדם. אז אני רואה שגם את הצעות החוק שהכינותי, אני אצטרך להמתין איתן, וזה חמור מאוד. אני מאוד מקווה שהיושב-ראש יגן על זכויות אחרות שלנו, אולי שלא יבטלו את הנאום בן דקה, שלפחות יהיה לנו משהו לדבר עם העם היושב בציון. אבל אני מאוד מאוד מקווה, אנחנו לא ניתן, אוקיי. אם כך, אני רואה שיש קונסנזוס בנושא. תודה רבה לך, ידידי חבר הכנסת גפני, ולכל השאר. חברים יקרים, אם זה לא היה הטיפש שלי, הייתי יכול לצחוק, אבל מה אפשר לעשות שהממשלה הזאת היא בגדר הטיפש שלנו. כמו שאומרים, צריכים לעורר על הדברים האלה. בישראל היום, כותרת ראשית, חברים, בישראל היום הם כותבים בכותרת הראשית: הוועדה לבחינת הסטטוס קוו יוצאת לדרך, ויש שם כתבה משנית שאומרת: בדרך למחלוקת בממשלה החדשה, למרות ההתחייבות של נפתלי בנט כי הסטטוס קוו לא ישתנה, הדברים נראים אחרת. בכיר בממשלה החדשה אומר: נקים ועדה מיוחדת שתבחן את כל נושאי הדת והמדינה. אנחנו כן נעסוק בהרחבה בנושאים אלו, ובעיקר בגיור, כשרות, תחבורה ציבורית בשבת. ואני פה שואל: חברים יקרים, עוד לא יבשה הדיו מאותן אמירות חלולות של ראש הממשלה בנט, שאמר: אנחנו נגן על הסטטוס קוו. אנחנו נילחם. לא ניתן שזה יהיה.

כבר בכיר בממשלתו החדשה אומר שנקים ועדה, נדון בהכול, והכול בסדר, אנחנו מתחילים לעבוד. איך אפשר לסמוך על בנט? איך אפשר לסמוך עליו? אני אמרתי בעבר: אחד שלא יודע לשמור שבת והיה מסמס בטלפון בשבת, איך הוא יכול לשמור על הימין? ועכשיו אני אומר הפוך: אחד שלא יכול לשמור על הימין ופנה וזיגזג שמאלה, איך ישמור על השבת? איך אפשר לסמוך עליו כשהוא נמצא ממש באופן שולי בתוך הממשלה? מה זה שישה מנדטים? איך כולם לועגים לו שיש לו יותר מאבטחים מאשר מנדטים כשהוא יוצא לכל מקום הכי קרוב בארץ.

חברים,

מה, נגמרו שלוש הדקות? כן, אני, הכול הלך על זה? הוספתי לך. מזלי שיש לנו עוד נאום אחר, ושם אני אשלים לכם, כי הכנתי משהו טוב לכל אלה שרוצים לשמוע.

תודה רבה. חברת הכנסת וֶלדיגר, אני מתנצל, אני דילגתי עלייך. אבל למה אתה מצטט את בנט כאילו שאנחנו חושבים שמה שהוא אומר זאת אמת?

אנחנו, אנחנו, המזל שלנו, הרי אנחנו אמרנו ההפך.

הכול בסדר. ווֺלדיגר. אבל אתה בסדר. תודה רבה. חבר הכנסת אבוטבול, בבקשה למקומך. תכבד את הדוברת.

כבוד יושב-ראש הכנסת, בהצלחה, מצטרפת לברכות. חבריי, כנסת נכבדה, השתתפתי אמש בצעדת הדגלים וראיתי את עם ישראל במיטבו,

חילונים, עולים וותיקים, כולם יחד נושאים בגאווה את דגלי ישראל, כולם יחד עם תקווה בעיניים. מדובר בזכות בסיסית של אזרחי ישראל, זכות לילך ברחובות ירושלים עם דגלי ישראל. אני מודה למפכ"ל המשטרה על האישור לקיים את הצעדה החשובה הזאת, החלטה נכונה. תודה גם, ובעיקר, לכל אותם אלפי אנשים שהשתתפו בצעדה ונשאו בראש מורם ובגאווה את דגלנו,

נמשיך ונישא אותו בלי למצמץ. ועכשיו לנושא שרציתי לדבר עליו. היום נפטר מפצעיו דסטאו ביסט, בן 74. דסטאו נדרס לפני כחודש, בשלהי ההתפרעויות בערים המעורבות, סמוך לקניון ברמלה, על ידי שני ערבים שרכבו על אופניים חשמליים. הללו השאירו אותו להתבוסס בדמו ופנו לדרוס זוג נוסף, אך ברחו כשהתחילו אנשים להתקהל מסביב. דסטאו פונה לבית החולים, והיום כאמור נפטר. דסטאו נרצח בפיגוע טרור. המשטרה לא דיווחה על האירוע לציבור במשך שבוע שלם. יתרה מזו, במשך יותר משבוע אף חוקר משטרה לא ניגש למצלמות האבטחה בקניון כדי להשיג תיעוד של המקרה, שיכול היה להביא לתפיסת המפגעים. ללא התעקשותם של בני משפחתו היקרים, שאני שולחת להם תנחומים מהבמה הזאת, הפיגוע הזה ככל הנראה לא היה נחקר כלל. עד לרגע זה המשטרה לא מצאה קצה חוט. ואני שואלת אתכם: האם יכול להיות שבעיר ואם בישראל, במרכז מדינת ישראל, יהודי לא יכול ללכת לתחנת אוטובוס ולחזור בשלום הביתה? האם אנחנו כמדינה,

לא יכולים במשך כמעט חודש למצוא שני מפגעים על אופניים חשמליים? אני מאוד מקווה שהממשלה הזאת, שנשענת על תומכי טרור, תוכל לפעול באמת למצוא את המפגעים ולהעמידם לדין ולפעול למיגור הטרור מבית ומחוץ.

תודה רבה. חברת הכנסת, עדיין, עד 12:57, השרה תמר זנדברג, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול זו ההזדמנות מכאן ולפרוטוקול לברך אותך על כניסתך לתפקיד. אני בהחלט חושבת שאתה האדם הנכון במקום הנכון, ואני מצפה שתהיה כהונה ארוכה ומשמעותית לכל הבית הזה ולך באופן אישי. באמת ביקשתי לעלות כי אני מכהנת כחברת כנסת עוד בדיוק, 12:56. רגע, 22 דקות,

32 דקות, סליחה, בחשבון אני, עוד 32 דקות. האמת שהגשתי את מכתב ההתפטרות לפני יומיים במסגרת החוק הנורבגי ככה די בהיסח הדעת, ומתוך רצון ושמחה שחברותיי, חברת הכנסת לשעבר מיכל רוזין וחברת הכנסת הטרייה גבי לסקי, שתישבע כאן עוד מעט, ייכנסו לתפקיד, וגם כדי שנוכל באמת לחלק את העבודה בין עבודת הממשלה לעבודה הפרלמנטרית בצורה טובה יותר. אבל אני חייבת להגיד שעכשיו אני מתרגשת, ויש לי בכל זאת איזושהי מועקה. אני נושאת איתי את התואר חברת כנסת זה יותר משמונה שנים. עברנו ימים משמעותיים, קשים,

מרגשים בבית הזה. אני גם אמשיך לבוא, וכמובן אני אמשיך להיות כאן,

חלק מהממשלה. אני עוד אענה מכאן ואציג חוקים ואענה על שאילתות ואעשה תורנויות, ואני מקווה גם שלכמה שיותר זמן. אבל בכל זאת, הרגע הזה שאני נפרדת מהתפקיד הזה כחברת כנסת, ולא אוכל להצביע יותר, ולא אוכל ללחוץ יותר על הכפתור הזה, שלחצתי עליו כל כך הרבה פעמים בעד ונגד, רציתי לעלות לכאן ולציין את הרגע הזה.

להודות לך, אדוני היושב-ראש, וליושבי-הראש הקודמים שעבדתי איתם,

מזכירת הכנסת, ולכל הצוות, לכל צוות הקצרניות, אנשי הפרוטוקול, הסדרנים והסדרניות, שהוציאו אותנו הרבה פעמים, אבל הם תמיד חברים טובים ואהובים, באמת, לכל אנשי, והיו"רים שהוציאו אותנו. ובראשם אתה. באמת הבית הזה הוא חשוב, הוא מיוחד. אני גאה מאוד שהייתי כאן כיועצת פרלמנטרית, אז עוד קראו לזה עוזרת פרלמנטרית, כחברת כנסת ועכשיו כשרה, אז אני באמת מתרגשת ברמה האישית. רציתי לנצל את הנאום האחרון הזה כאן כחברת כנסת כדי באמת להודות לכולם, ולהתרגש גם לקראת התפקיד הבא. ואני מקווה שבאמת, גם הבית הזה יתגייס, ביחד עם ממשלת ישראל, לטובת כדור הארץ ולטובת הסביבה שלנו,

אמרתי את זה אתמול בנאום הכניסה שלי לתפקיד, הרבה מהבלי הפוליטיקה נראים קטנוניים במיוחד אל מול גורלו של כדור הארץ שאנחנו משאירים לילדים שלנו ולנכדים שלנו. הממשלה הלא-שגרתית הזאת, שיש הרבה דברים שהיא לא תסכים עליהם, אני מקווה מאוד שתוכל להתאחד מאחורי המאבק למען הסביבה בישראל. אז המון הצלחה לחברותיי מיכל רוזין וגבי לסקי. תודה לכולם, ואני יורדת מכאן בפעם האחרונה כחברת כנסת, לפחות בינתיים.

תודה רבה ובהצלחה. חבר הכנסת מולא, ביקשת בקשה מיוחדת מהצד. אני אאפשר זאת. צוהריים טובים, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, שרים, יום זה הוא יום חגיגי בשבילי, שבו אני רואה את אחי מופיד מרעי חבר כנסת. אני מאחל לך הצלחה בתפקיד. שתעשה המון למען העדה הדרוזית ולמען החברה בכללותה. גם ברכה לך, כבוד היושב-ראש, והצלחה בתפקיד. אני מאחל לכולם הצלחה, לכל חברי הכנסת החדשים שנכנסו לכנסת, ולאחי, השר הנכבד, המכובד, שעושה למען העדה שנים רבות. זכינו לראותך בממשלה, שאני מאמין שלא תחזיק הרבה מעמד, 90 יום או 200 ימים. בכל אופן, אני מאחל לך הצלחה רבה בתפקיד ושתעשה המון למען העדה, למען עם ישראל, ובהצלחה לכולם.

תודה רבה לך. חבר הכנסת קיש, ביקש באופן מיוחד, גם אם הוא ייכנס, איננו. חבר הכנסת גפני, בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת,

ביקשת שנגיד, אם אפשר לעשות,

הבחנה בין הנושא הציבורי לנושא האישי: בנושא הציבורי אני עצוב שאתה יושב-ראש הכנסת, בנושא האישי, אין לך מושג כמה אני שמח. האמת היא שיש לך מושג. תודה. אני מאוד שמח. אתה ראוי לתפקיד, ואני משוכנע שתעשה את מלאכתך נאמנה.

אני שמעתי פה את מקצת הדוברים, ואני לא רוצה עכשיו להתייחס לזה כל כך, עוד יהיה לנו זמן לדבר על הנושאים האלה. אבל ראש המפלגה שלך אמר על החוק הנורבגי, שאתה אומר שצריך עוד חברי כנסת, שלוקחים את זה על חשבון הנכים. אז אתם מביאים את החוק הנורבגי המוגדל, בגלל שאנחנו הבאנו מוקטן, וזה על חשבון הנכים. לא יהיה להם רכב לנסוע, לא תהיה להם יכולת להתנייד, עם כל מה שנלווה לעניין הזה. ויש עוד כמה דברים: ניצולי שואה שלא שמתם כמעט בהסכם הקואליציוני. עם הכספים האלה היה אפשר לממן את זה. בשביל מה צריך את כל חברי הכנסת? אז בואו נשנה את החוק וכל מה שנלווה לזה. כל מי שחושב שכל מה שדיברו עד היום, בנאומים חוצבי הלהבות, שמעתי שיהיו רק 18 שרים, אני הסתכלתי, לא למדתי ליבה, אז היה לי קשה לספור, אבל הגעתי בסוף ל-28 שרים ושישה סגני שרים. על 60 חברי כנסת.

לפחות שיהיה איזה רווח בין הדיבורים שלו. על בנט אני בכלל לא מדבר. זה לא הנושא שלשמו רציתי להתכנס עכשיו. אנחנו עוד נדבר על זה באריכות. אני לא מתכוון לשתוק גם לשרה זנדברג, שדיברה על כדור הארץ. אני לא מתכוון לשתוק על ההתנהגות של הממשלה בכל העניין הזה. אני מבין שיהיו כאלה שירצו לעשות חפיף, כמו שהורגלנו בעבר, וינסו להמשיך את זה גם היום. אנחנו נהיה כאן לצורך העניין. אבל אני רוצה להגיד לך, אדוני יושב-ראש הכנסת: זה עובר לידינו בלי משים. הייתה אתמול החלטת בג"ץ. בג"ץ קבע, אחרי שוועדת הכספים עשתה נוהל על סעיף 46 בנושא תשלום פטור ממס על תרומות, עשינו נוהל, ובנוהל כל הסיעות הצביעו בעד. היו דיונים, דיון אחד ועוד אחד ועוד אחד. כולם החליטו פה אחד ששתי עמותות שהן עמותות של המיסיון לא יקבלו לפי סעיף 46, בגלל שכתוב שוועדת הכספים צריכה לאשר את זה. בג"ץ החליט אתמול, ולפי דעתי, הוא עשה את זה בכוונה, אני מכיר את הפוליטיקאים האלה בבית המשפט העליון. ביום האחרון שלי בוועדת הכספים הם קיבלו החלטה שההחלטה של ועדת הכספים בטלה. ואז נשאלת השאלה, אני שואל אתכם, חברי הכנסת הישנים, הוותיקים והחדשים: אז בשביל מה צריך את הכנסת? כל מה שימצא חן בעיני שופטי בית המשפט העליון, הרי כתוב בחוק שמי שצריך לאשר את סעיף 46 בסוף זה ועדת הכספים. כך כתוב. אם זה היה שנוי במחלוקת, גם אז לבית המשפט אסור להתערב,

אבל לא היה ספק בעניין הזה. יהודים וערבים, דתיים וחילונים, ימין ושמאל, כולם הצביעו ששתי העמותות האלה לא יקבלו את סעיף 46, שזה בעצם פריבילגיה, שהמדינה לא חייבת להעמיד אותם למיסיונרים. בא בית המשפט העליון ואמר: לא רק שההחלטה של ועדת הכספים בטלה, אלא גם הנוהל שהיא עשתה, צריך לדון עליו מחדש. תדעו לכם, חברי הכנסת, אתם יכולים לחייך עד מחר בלילה, אתם לא מגיעים כקליפת השום לשופטי בית המשפט העליון. כשחילקו את השכל אתם לא הייתם. רק הם היו.

רק שופטי בית המשפט העליון היו,

אנחנו לא היינו שם. ישבנו ודנו, דיברנו על העניין הזה. מה זה הדבר הזה שבא בית המשפט העליון ומחליט שהנוהל לא בסדר? מי שואל אותו בכלל? אנחנו הרשות המחוקקת. מה זה ההתערבות הזאת בתוך העניין? מחר לא ימצא חן בעיני שופטי בית המשפט העליון משהו אחר שאתם תעשו, הממשלה החדשה,

וזה יהיה בדיון, ויהיו הצבעות. מה תגידו בסוף כשיבוא מישהו נורמלי ויגיד: בואו נצמצם את סמכויותיו של בית המשפט העליון? מה תגידו, שמה, על ההפרדה בין הרשויות? איזו הפרדה? הם שברו את הכול ברגל גסה, הם דרסו את הכול בגלל שככה בא לפניהם להגיד את זה, לעשות את זה. אתמול הם קיבלו החלטה, והם ידעו שביום האחרון או בימים האחרונים שלי בוועדת הכספים לא הייתי שותק על זה לרגע. הייתי מקיים דיון בוועדת הכספים על הנושא הזה עצמו, והייתי מזמין את נשיאת בית המשפט העליון שתגיד מה ההתערבות הזאת. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה, חבר הכנסת גפני. 26 שרים, מה לעשות. עד שימונו עוד שניים. חבר הכנסת קיש, בבקשה. כבוד היושב-ראש, ראשית, אני מברך אותך. זאת הפעם הראשונה שאני על הדוכן כשאתה בתפקידך. בהצלחה רבה. בהצלחה רבה לכל חברות וחברי הכנסת החדשים, חלקם חברים ותיקים שיושבים פה באולם המליאה. אני בחרתי לפתוח את דבריי בנושא הצביעות. אני רוצה לברך את חברי סיעת כחול לבן, שהוכיחו שלפחות בנושא אחד הם לא צבועים, הם תמכו בחוק הנורבגי בממשלה הקודמת, וגם היום הם תומכים בחוק הנורבגי. אני מזכיר לכולם שבליכוד לא קידמנו את החוק הנורבגי. סיעת כחול לבן עמדה על הרגליים האחוריות: בלעדיו אנחנו לא מוכנים ללכת לממשלה הזאת.

אם אני זוכר נכון, לפני שהצבענו על הממשלה, אולי משהו כזה. אבל היו להם 17,

תודה על התיקון, חבר הכנסת גינזבורג. כמו שאמרתי, אתה קונסיסטנטי, אתה רצית את הנורבגי אז, אתה רוצה אותו עכשיו.

כליכוד אני אז הייתי אדיש. הייתי מוכן לקבל את זה, כי הייתי חייב את סיעת כחול לבן כשותפים, ואנחנו תמכנו בחוק הנורבגי, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה מעל הבמה הזאת. אבל מה שמפריע לי זה ההתקפות שהיו עלינו אז. אפילו אתה, אדוני היושב-ראש, נכון. החוק הזה היה לשמצה, סופה של הדמוקרטיה, נורא והיום. הצביעות הזאת פשוט מדהימה אותי. לא רק שאתם, הממשלה החדשה, דוחפים את החוק הזה, אתם גם מדברים על להגדיל אותו. אז איפה כל אותם גיבורי הדמוקרטיה שהתנגדו לנורבגי הזה בשצף-קצף? שוב סליחה, חוץ מכחול לבן, שהיו בעד הנורבגי אז. האמת היא ש-17 חברי כנסת, כמעט כל חבר כנסת היה שר או יושב-ראש ועדה. אותו דבר אנחנו רואים שקורה עכשיו למחנה הימין,

לאותן שתי סיעות ימין קטנות שהונו את הבוחרים שלהן וקיבלו עכשיו תיקים ויושבי-ראש ועדות, והן צריכות את הנורבגי. אתם יודעים מה, יש רק דבר אחד שהוא אולי יותר צבוע מזה, וזה הזכויות למפלגת מרצ. יש פה נציגים של מפלגת מרצ? הצביעות של מפלגת מרצ. תראו את האבסורד. חבר הכנסת יעקב אשר, תשמע את האבסורד: סיעת מרצ בימים אלה עומדת בבג"ץ על פסילת הקונספט של ממשלת חילופין, של ראש ממשלה חלופי. זה קורה היום. וביום זה סיעת מרצ, כשהיא עותרת לבג"ץ מצד אחד, באה ונכנסת. הינה, השר עיסאווי פריג', קודם כול שיהיה לך בהצלחה בתפקידך. אני מאוד שמח שיש נציג של המגזר בממשלה. זה בסדר גמור. אבל תסביר לי את הצביעות המטורפת הזאת: איך מצד אחד אתם פונים לבג"ץ נגד ממשלת חילופין ולמוחרת מצטרפים? אני רק אגיד מילה אחרונה, ובזה אני מסיים: אני עכשיו ידוע כאחד הלוחמים נגד הרודנות של בג"ץ. אני בעד פסקת התגברות והכול. עכשיו שאלו אותי: האם אנחנו נפנה לבג"ץ? חשבתי על זה, ויש לי תשובה. הגעתי למסקנה, ותשמעו אותה עד הסוף: אנחנו נפנה לבג"ץ, והרבה.

סיבה אחת: כי כל מה שאתם עושים לדרוס את האופוזיציה. אין לי בעיה, אני רק רוצה שבג"ץ ייתן לזה את הסטמפה של כשר, כדי שכשיתחלף הגלגל אנחנו נעשה את זה, ולכן לא תוכלו לפנות יותר לבג"ץ. תודה רבה. תודה רבה. תם סדר הדוברים. אנחנו ניגשים להצבעה. תפסו את המקומות, בבקשה. נא לתפוס מקומות, בבקשה. הצבעה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'

התשפ"א 2021. הצבעה. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס'

מי לא נקלט? אחד, שניים, שלושה. מי עוד לפרוטוקול? ארבעה, יסמין. גם חבר הכנסת הלוי. נוסיף אתכם לפרוטוקול. אני קובע שבעד, נוסף לאלה שלא נקלטו. יש 33 שנקלטו ועוד ארבעה שלא נקלטו, 37 בעד. התקנות עברו. בתוקף סמכותה לפי סעיף 4(ד)(2)(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף 2020, ובהתאם לסעיף 23(2)

מחליטה הכנסת לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 12), התשפ"א 2021. אני קורא לשר במשרד האוצר חמד עמאר, בבקשה. אני מוסיף לפרוטוקול את חברת הכנסת יסמין, מאיר הלוי, חבר הכנסת שוסטר וחברת הכנסת מזרסקי. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, לפני שאני אקרא את התקנות, חבר הכנסת משה אבוטבול, אני קראתי את מה שכתבת, מאוד הצטערתי, והחלטתי שלא להגיב, וגם עכשיו אני לא אגיב על מה שכתבת. אני מציע לשר, בהתאם למנגנון שנקבע בחוק, ככל שלא מתקבלת החלטה על ידי הוועדה במועדים הקבועים בו, על מליאת הכנסת לדון בתקנות ולאשרן או לא לאשרן. ביום 30 באפריל 2021,

אישרה הממשלה תיקון שקיצר את תקופת התקנות עד יום 1 ביוני 2021. התקנות כוללות הוראות בדבר הסמכות לקבוע את לוחות הזמנים והתחנות של קווי התחבורה הציבורית, הוראות בדבר אופן הפעלת כלי התחבורה השונים, הוראות למפעילי התחבורה היבשתית והוראות בדבר שמירת מידע לצורך חקירות. התקנות המובאות לאישור המליאה קובעות את קיצור תוקפם של ההסדרים כאמור. בהתאם לכך, אבקש מכם לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס'

התשפ"א 2021, שהותקנו נוכח התפשטות נגיף הקורונה ונתוני התחלואה באותה העת במטרה לצמצם את התפשטות הנגיף בישראל ולהגן על בריאות הציבור.

תודה רבה.

אני מתכבד להודיע, חבר הכנסת אבוטבול, לא נתן לאלי אבידר וגם לאורלי לוי בגלל שהם ספרדים. כדאי שתאזין

יש עוד שני חברי כנסת שצריכים,

שר האוצר הוא גזען. תודה, חבר הכנסת אבוטבול. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף, לא צריך את זה.

לסיבוב הנוסף. חברת הכנסת מלינובסקי. אדוני היושב-ראש, היות שהוסכם שמותר לי להגיב בהודעה אישית, ברגע שתעלה,

חברת הכנסת דיסטל,

חבר הכנסת בוסו, בבקשה. בבקשה שקט.

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת,

זאת ההזדמנות, כשאני עולה לראשונה אחרי שאתה התמנית ליושב-ראש הבית, לברך אותך באופן אישי.

הצלחתך היא הצלחת הבית, ואני מוכרח לספר באופן אישי שבקדנציה הקודמת, כשהייתה ברית לנכדי והייתה הצבעה מאוד חשובה בכנסת, בניגוד להחלטה של הסיעה שלו, הוא אומר שיש דברים אישיים, חבר הכנסת מיקי לוי התקזז איתי, ועל כך אני מעריך ומוקיר אותו. דווקא בגלל שאני יודע שכבוד הבית חשוב לך מאוד ואתה מהח"כים החרוצים, שנמצאים פה במשכן לא מהיום, אני רוצה למחות על מה שהיה היום בוועדה המסדרת. זה לא כבודו של הבית, לא כבודן של ועדות הכנסת, ואני סמוך ובטוח שאתה תשב עם יושבי-ראש הוועדות ותחדד להן על הזכות היחידה שיש לחברי הכנסת,

להביע את דעתם. אנחנו נשלחנו על ידי אזרחי ישראל, וכל אחד מביע בתחומו. בנוסף, אני שומע שמוקמות ועדות נוספות חדשות. בבקשה, חבר הכנסת בוסו. חברים בספסלי הקואליציה, בבקשה שקט, תכבדו את חבר הכנסת בוסו.

אני שומע שהולכות להיות מוקמות עוד ועדות ועוד ועדות. הסתכלתי בלוח בחוץ של חלוקת קואליציה אופוזיציה, מספר הקואליציה מאוד מצומצם ביחס לתופינים שמחולקים כאן כדי לתחזק את הקואליציה. הייצוג של חברי האופוזיציה, הן כיושבי-ראש ועדות והן בחלוקה, יהיה מאוד מועט. זאת לא הדרך הנכונה בדמוקרטיה, להשתיק את האופוזיציה יותר ויותר. אני אודה שאני מילידי החוק הנורבגי בקדנציה הקודמת, כמו חבר הכנסת יעקב אשר, מהחרוצים שנמצאים כאן בבית. הייתה התקפה חסרת תקדים, זה אפילו פגע באופן אישי, אבל חשבנו שזה נכון אם אנחנו נקרא כאן מעל לדוכן את האמירות של ראש האופוזיציה דאז, חבר הכנסת יאיר לפיד, היום שר החוץ, ושל ראש הממשלה היום, יושב-ראש ימינה דאז, נגד כל מיני דברים שקורים בממשלה. יכלה הזמן והמה לא יכלו.

נגד החוק הנורבגי, נגד בזבזנות, הרחבת הוועדות, שרים וכו' וכו', והיום הכול ברִיבֵּי בריבית. לנו זה תמיד טוב, אנחנו נשתמש בזה, כשבעזרת השם נחזור לשלטון, נדע להשתמש בדבר הזה, אבל תמיד צריך לשים את הדברים בפרספקטיבה הנכונה ולהסתכל לציבור בעיניים ולהגיד: טעינו, אמרנו סתם. הרי כל הבטחות הבחירות שלפני כן, ראינו שלא מקוימות היום. זה חלק מההבטחות.

תודה רבה, חבר הכנסת בוסו. חבר הכנסת עודה, לא נוכח, חבר הכנסת וליד טאהא, לא נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, חבר הכנסת מעוז, חבר הכנסת כסיף, לא נוכח, חברת הכנסת מראענה, תודה. חבר הכנסת אייכלר, לא נוכח. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה, אתה ברשימה. אתה מוותר? בסדר. עוד דקה? אני אוסיף לך עוד דקה כדי שלא נצטרך להעלות אותך פעם נוספת בסוף. תודה רבה. כן, אני מאוד מודה לך על ההגינות. אז קודם כול, אני רוצה להגיב על הדברים של השר חמד עמאר, שדיבר קודם ואמר שהוא לא רוצה להגיב. על מה לא להגיב? שאומרים על בן אדם: אני יכול להגיד עליך משהו ואני לא אומר,

כי אתה לא יודע מה הוא הולך להגיד או מה הוא אמר. אז אני רוצה להודיע בצורה הברורה ביותר: הקהילה והעדה הדרוזית חשובה לכל מדינת ישראל ולעם ישראל. מעולם לא הייתה לי חלילה שום טענה או דברים כנגדה. אני רק אמרתי ששר האוצר הוא גזען גדול מאוד. אני לא מתבייש לומר את זה. הוא חילק תפקידים לכל החברים שם בתוך המפלגה, ואלי אבידר, שהוא ספרדי, לא נתן לו כלום. הוא נתן לכולם, אפילו לנציג של הקהילה הדרוזית, כל הכבוד שהוא נתן לו, אבל למה לנציג הספרדי, אלי אבידר,

לא, כואב הלב.

שלא תחשבו, תקשיבו, זאת מדיניות של גזענות, כי גם לאורלי לוי, שהיא ספרדייה, בתו של השר דוד לוי, גם לה הוא לא נתן, ובגלל זה היא פרשה מישראל ביתנו. אז אני מבקש ממר ליברמן:

הספרדים יכולים לשמש בכל תפקיד, כמו כל החברים שלך במפלגה. זה לגבי התשובה. אנחנו מלאים בהערכה לקהילה הדרוזית בכל הארץ, אוהבים אותם. השר דרעי, כשהיה שר הפנים, תמיד דאג לכולם. אנחנו נמשיך לתמוך בהם בכל חוק שקשור אליהם, ואני מאוד שמח שידידי מר מולא, חבר הכנסת, הבהרנו את הדברים, יצאנו מסודרים ואפילו הצטלמנו יחד.

לגבי הנושא של הנאום שלי,

בשלוש הדקות שמגיעות לי על פי חוק, אני רוצה לבוא ולומר: אנחנו,

אני אוסיף עוד דקה כשזה יסתיים. אה, עוד דקה.

אם אנחנו נצטרך כל היום רק להתנצל על מה שאומרים לנו, נאבד את כל הזמן.

אני רק דיברתי על נקודה אחת. אני רוצה לבוא ולומר: באים ושואלים אותי, החברים: חבר'ה, מה אתם נבהלים מהממשלה הזאת? היא לא תעשה כלום, הכול בסדר. מרגיעים אותנו: לא יעשו לכם כלום, יש שם הרי גם דתיים בתוך הממשלה הזאת. חברים, יש לנו ממש סיבה גדולה להיות מודאגים, לא רק בגלל הכותרת הראשית בישראל היום, שדיברתי עליה קודם, שהולכים לשנות את הסטטוס קוו, אלא פשוט מאוד גם בגלל ההסכמים הקואליציוניים הגרועים, שחתומים עליהם כל חברי הממשלה וכל הקואליציה, שמהותם היא התערבות בנושא החינוך של המגזר החרדי, הכרה ברפורמים, מוסד הנישואים, לפורר אותו, הנושא של תחבורה ציבורית בשבת, הנושא של הפגיעה בכשרות, הנושא של פגיעה בגיור, הנושא של מתווה הכותל שרוצים לשנות אותו, בחירת הרבנים הראשיים. יש פה שורה שלמה של דברים שאנחנו לא נוכל לשבת מנגד. ומי שחושב שאנחנו מתכוננים לשתוק או לא לדבר או לתת, איך שאומרים, להעביר את זה בצורה מאוד מאוד נחמדה,

גם אם חוסמים אותנו עם עבודת הכנסת, ועכשיו נתנו לנו חודש שלם לא להגיש הצעות חוק פרטיות, אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, וגם לכם, חברי הקואליציה: תתכוננו לכך שאנחנו חיות פצועות, מאיך שאתם מתנהגים אלינו. אני רוצה לומר לכם, כדאי מאוד מאוד שתשקלו לא לשנות דברים שפוגעים בעיקרי היהדות.

תודה רבה, חבר הכנסת אבוטבול. הוספתי לך אפילו עוד דקה.

חבר הכנסת אבו שחאדה,

חברת הכנסת שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתמר בן גביר, אינו נוכח, חבר הכנסת מרגי, אינו נוכח, חבר הכנסת עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת אזולאי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, משה אבוטבול אמר לי שאני אקח 45 שניות שנשארו לו מהנאום הקודם.

אדוני היושב-ראש, כבוד השרים, חבריי חברי הכנסת, אני רוצה לצטט לכם: "אני נמצא כאן בשדה בועז, אחד מיישובי ההתיישבות הצעירה. יש 70 יישובים, 25,000 תושבים שעובדים, שמשלמים מיסים, משרתים בצה"ל, והם אזרחים סוג ב'. במשך 12 שנה נתניהו לא עשה כלום כדי להכשיר את כל ההתיישבות הזאת" תקף ככה. "ביום הראשון שלי בתפקיד",

"ביום הראשון שלי בתפקיד ראש ממשלת ישראל, אני חותם על אישור מלא להתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון". מי אמר את זה?

יושב-ראש ימינה נפתלי בנט. הוא אמר את זה ב-21 בפברואר 2021, לא לפני הרבה זמן. עברו 24 שעות, 48 שעות, בדרך ל-72 שעות, לא עשה ולא כלום. אבל מה שכן,

ממשלה שמנה, מנופחת, שעוסקת כל הזמן בכיבודים במקום לעסוק במשבר הקורונה. אז נכון, משבר הקורונה, בנימין נתניהו, ברוך השם, ובסייעתא דשמיא, סיימנו איתו. זכינו והיה לנו ראש ממשלה טוב כבנימין נתניהו. אבל ממשלה שמנה, מנופחת, הייתה צריכה להמשיך ולהישאר כך שמי שבאמת מאמין בדבר הזה, שלא היה לוקח את זה למקום הזה.

מה שהבטיח לא קיים, לא ב-24, לא ב-48, לא ב-72 שעות, והוא אולי גם לא יקיים את זה בעתיד. דבר אחד יכול להיות שהם כן יקיימו, הממשלה הזאת: פגיעה בערכי ישראל, כי זה כתוב להם. על ההתיישבות הצעירה לא כתוב, על החלשים לא כתוב, אבל על הפגיעה בערכי ישראל כן כתוב. אז אנחנו כאן בשביל להילחם, ומשה אבוטבול,

אנחנו לא חיה פצועה. אנחנו אנשים עם גֵּו חזק. אנחנו מתגאים במה שאנחנו: אופוזיציה חזקה ולוחמת. יהודים מאמינים לא מפחדים. יהודי מאמין נלחם למען הערכים.

תודה רבה, חבר הכנסת אזולאי. חברת הכנסת גולן, חבר הכנסת סופר, חבר הכנסת רון כץ, חבר הכנסת יאיר גולן, חברת הכנסת אמילי מואטי, איננה, חברת הכנסת מירב בן ארי, היא הייתה פה, חבר הכנסת משה ארבל, איננו, חבר הכנסת אשר,

חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה לנצל באמת את ההזדמנות הראשונה שבה אני מדבר כאן קודם כול כדי לברך אותך על כניסתך לתפקיד.

אני רוצה לבקש ממך, ידידי, אדוני היושב-ראש: יש בינינו חילוקי דעות, אבל יש בינינו ידידות, ואני מודה לך על כך, אבל אני מבקש ממך שתפעיל את הסמכות שלך להגן על כנסת ישראל. אני חושב שההתנהלות של הקואליציה מול האופוזיציה צריכה, גדול עומד על גביו, להעמיד אותם על טעותם. אני גם חושב שכל הנושא שאין חקיקה בכנסת, כשאנחנו מדברים על חודש לפני, כמעט היציאה לפגרה, זה מבייש אותנו בפני העם,

אנחנו באנו לפה כדי לחוקק, על זה אנחנו מקבלים משכורת. אני חושב שהיה ראוי שהממשלה תתמודד עם השאלות של האופוזיציה, עם חוקים שאולי לא יהיו נוחים לה.

אני מקווה שגם תוכל, שתשנו את ההחלטה הזאת על מנת שהחוקים כן יגיעו. אדוני היושב-ראש, אני הבוקר ראיתי איזשהו פרסום של העיתונאית אפרת פינקל, שהיא מדווחת לנו שראש הממשלה החדש, שברוך השם הצליח לרכז תחתיו 60 תומכים כאן במליאה, היה עסוק. במה ראש הממשלה שלנו עסוק? להתקשר לעיתונאים ולהודות להם על שתמכו בו בתקופה האחרונה. שימו לב: ראש הממשלה, ביום הראשון שלו, הוא סיפר שלא הייתה לו חפיפה הרבה זמן, אז הוא היה צריך ללמוד יותר, ללמוד על בעיות אחרות של הממשלה. אבל ראש הממשלה החדש, הפחות-מנוסה, הפחות-חכם,

עסוק בלהתקשר לעיתונאים, לומר להם תודה רבה על התמיכה. תגיד נפתלי, אתה שומע את עצמך? לילדי החינוך המיוחד עדיין אין תקציבים לשוטף שלהם, הדרום בוער, משרד הבריאות מרים דגל ואומר: רבותיי, אין, בתי החולים, אנחנו לפני קריסה. ונפתלי עסוק בלהרים טלפון לעיתונאים להגיד להם תודה רבה על תמיכה. אולי קריצה: חבר'ה, יש לי בעיות בקואליציה, תתמכו, תעזרו לי, אל תדווחו. אני מצפה מנפתלי, עזוב את העיתונאים, עזוב את כל אלו שנמצאים סביבך ולך תלמד את הבעיות האמיתיות של המדינה. ילדי החינוך המיוחד בלי תקציב, משרד הבריאות, בתי חולים קורסים. לך תציל את הבעיה הזאת.

תודה רבה, חברי מלכיאלי. חבר הכנסת גפני, אינו נוכח. חברת הכנסת ברק, חברת הכנסת ברק, היא ביקשה ממני להמתין ולחכות לה בסוף. מלכיאלי,

תודה רבה. תם סדר הדוברים. ככה אמרו על ביבי. אז למה פה מותר, לבנט מותר?

ההחלטה בדבר אישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 14), התשפ"א 2021, הצבעה. בבקשה, לתפוס את מקומותיכם. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף

ו' בתמוז התשפ"א, 16 ביוני 2021, באה חברת הכנסת גבי לסקי. אני ממשיך בקריאה ואני מבקש מהמשפחות: בבקשה, לא נהוג למחוא כפיים בכנסת. אחר כך תשמחו בחוץ. אני מברך על כך. בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, חברות הכנסת, אקרא בפניכן את הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתן תקומו ותצהירו: "מתחייבת אני". ברשותכם, אני לוקח את תפקידה של המזכירה. ביקשתי את רשותה להמשיך ברצף. אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. בבקשה, מיכל רוזין. מתחייבת אני. תודה, ברכות. בבקשה, גבי לסקי. מתחייבת אני. תודה רבה. ברוכות הבאות. מזל טוב ובהצלחה. חברי וחברות הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"א בתמוז התשפ"א, 21 ביוני